דיון מהיר בנושא הפעלה מיידית של תשתיות המוזיאונים ברחבי הארץ לטובת פעילות העשרה והפוגה לתלמידי ישראל הסגורים בביתם. הדיון, יזמתי אנוכי יחד עם חבר הכנסת יאיר גולן, תודה לך, ותודה לך חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אני מקווה שאולי יצטרפו אלינו גם עוד חברי כנסת, וכמובן כל הארגונים שנמצאים בזום. כל מי שנמצא איתנו בזום, ברוכים הבאים. אני אתחיל ואציג את הנושא. בי"ח חשון, 5 בנובמבר, ערכתי ביקור במדעטק בחיפה, וראיתי מוזיאון גדול, פתוח, והמקום הזה עומד שומם. לצערנו בגלל הקורונה הוא עומד שומם. העובדים בחל"ת, המקום פתוח ויכול לתת להרבה מאוד תלמידים, והרבה מאוד אורחים יכולים לבוא וליהנות והם לא יכולים ליהנות. יש עוד עשרות מוזיאונים מהסוג הזה שפרוסים בכל רחבי הארץ. דווקא המדעטק הוא מהיותר פעילים ועם הכי הרבה מבקרים. בתקופה הזאת? לפני. בוודאי. היה אחד הפעילים. גם מערכות החינוך מכל האזור. הוא שירת את כל הצפון והוא היה מאוד פעיל תמיד גם לפני כן, ועכשיו הפך להיות שומם. אנחנו במדינה כמו כל העולם, מתמודדים עם מגפת הקורונה שאחת ההשלכות שלה זה הבידוד החברתי, הסגירה הכמעט מוחלטת. כרגע קצת משחררים את מערכת החינוך, אבל יש פה גם קושי חברתי של בני נוער, של ילדים, וגם הפסד חינוכי ולימודי גדול, והנה פה יש הזדמנות גדולה לבוא בצורה תקנית כמובן, לבוא ולתת לתלמידים ליהנות מכל הטוב שמציע המוזיאון הזה ומוזיאונים אחרים שעומדים בתנאים המחמירים מהבחינה הרפואית. התשתיות הקיימות יכולות לבוא ולתת מענה. ידענו בעבר למצוא פתרונות למגוון אירועים שונים. העם היהודי שמר על עצמו גם בתקופות קשות וגם בכלל, גם במדינה שלנו ידענו למצוא פתרונות יצירתיים, והנה פה פתרון ממש מתחת לאף שלנו. לא צריך אפילו לחפש יותר מדי. המוזיאונים בהחלט יכולים לשמש פלטפורמה. הפריסה שלהם מלאה. מרביתם בנויים על פי מרחבים גדולים, פתוחים וסגורים. יש שם אולמות גדולים, כיתות, מעבדות ותכנים העשרתיים. בנוסף לזה יש צוותים של המוזיאון שהם עצמם כרגע עומדים בטלים ולא מתפקדים. הם עצמם יכולים לתגבר היום צוותים חינוכיים בבתי ספר. לא רק שאפשר להביא לשם תלמידים בדרך הנכונה, בדרך של לשמור על כל ההנחיות,

מהמדעטק וממקומות אחרים יכולים לצאת מדריכים לבתי הספר ובכך לבוא ולתת פתרון חינוכי במיוחד בשעה השעה הזאת שכל ילדי ישראל מתמודדים איתה. אנחנו כאן בדיון הזה בשביל להעלות את הנקודה הזאת. אנחנו נשמח לשמוע גם מהארגונים עצמם וגם מהמשרדים הרלוונטיים, גורמי המקצוע, איך אפשר להתקדם בנושא הזה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת יאיר גולן, יוזם

אדוני היושב-ראש וכל מי שנמצא איתנו בדיון הזה, באותו יום שאתה היית במדעטק, גם אני הגעתי מספר שעות אחריך. בנוסף, יצא לי לבקר במספר מוסדות נוספים כגון מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ואחרים, ואני חייב לומר שאם יש דבר נכון לעשותו בתקופת קורונה, זה לפתוח את המוסדות האלה לפעילות מלאה ואולי אפילו מוגברת. מה הוא בעצם מוזיאון? אם ניקח את כל המוזיאונים בארץ, אני אומר בזהירות,

אז בוודאי מרביתם, מוסדות יחסית גדולים, עם תקרות גבוהות, עם צוות סדרנים וצוות הפעלה שיודע לפקח בצורה קפדנית על מי נכנס,

כמה נמצאים בכל חדר, וכן הלאה וכן הלאה, עם יכולת ועם היערכות בפועל בתקופה של בין שני גלי ההתפרצות, להפעיל את עצמם במצב זה של קורונה, ולכן אך מתבקש שהמוסדות האלה יעבדו במשנה מרץ, קודם כל ובראש וראשונה על מנת לתמוך את מערכת החינוך. אני חושב שיש פה הזדמנות לספק חינוך איכותי יותר, ייחודי, עם תכנים מעוררי השראה, עם יכולות מתודולוגיות בלתי רגילות. היית במדעטק, ראית את היכולת שלהם להורות מדעים. הרי זה באמת דבר פנטסטי והמתקדם ביותר מסוגו בארץ, וכך גם במקומות אחרים. כמובן שניתן וצריך להפעיל את המוסדות האלה אחרי שעות הלימודים גם לטובת הקהל הרחב, ובכך להפיג מעט את הלחץ ההולך ומתגבר שהוא תולדה של הבידוד והסגרים והמתחים הפנימיים, כולל מתחמי התעסוקה הלא מבוטלים. כמובן שכל המוסדות האלה יכולים גם לתמוך, דבר נוסף, וזה את הקיום של אירועי תרבות, ובכך בכלל להפעיל את כל מערך התרבות במדינת ישראל, והתרבות היא לא פריבילגיה. תרבות זה לא איזושהי אקסטרה לחיינו. זה חלק אינטגרלי מחיינו. זה אחד הדברים ששומרים אותנו אנושיים יותר, מתורבתים יותר, נעימים יותר לזולת, ולכן מכל הסיבות האלה אני חושב שצריך לגבש תוכנית פעולה מהירה שתביא להפעלת המוזיאונים בכל הארץ תחת כמובן כל כללי בריאות הציבור הנדרשים עם המרחקים, עם האלכוג'לים בכניסה, עם בקרת הכניסה ובקרת היציאה, כל מה שצריך. נדמה לי שהמוסדות פשוט ערוכים לכך, והמעבר משלב השיח פה במסדרונות הכנסת או באולמות הכנסת למימוש, יכול להיות מהיר ביותר וככה אני ממליץ שיקרה. תודה רבה, חבר הכנסת גולן. בבקשה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני גם רוצה להודות על הדיון המאוד חשוב הזה. אני חושב שהממשלה בתקופה הזאת של הקורונה העבירה מסר שהוא מאוד לא נכון מבחינת האוכלוסייה, שגם החינוך הוא לא מוצר חיוני וגם התרבות היא לא דבר חיוני, ולכן היה אפשר לסגור את מערכות החינוך ולעבור ללימוד מרחוק, שזה ממש רחוק מלימוד. גם סגירת כל פעילות התרבות מבלי באמת לעשות איזשהו מאמץ למצוא פתרונות שיכולים להיות מצוינים גם בתקופה הזאת של הקורונה, ועונים על כל האתגרים הבריאותיים, אבל מצד שני אתה גם מעביר מסר לכמה חשוב פעילות התרבות בכל חברה אנושית. אני מסכים לגמרי עם חבר הכנסת גולן לגבי היכולת, גם מה שאתה הצגת,

היכולת של המבנים האלה, של המוזיאונים לתת מרחב שהוא לפעילות גם לתלמידים. חלק גדול מהמוזיאונים גם ערוך לדבר הזה. מוזיאון הילדים בחולון, מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון לתרבות האסלאם. יש המון מוזיאונים שגם ערוכים לעבודה עם תלמידים. הם יכולים לעזור מאוד לצוותי הלימוד, לצוותי החינוך בקיום פעילות חברתית ותרבותית לתלמידים בכל הגילאים. כולם יוצאים מורווחים בעניין הזה, ברגע שאנחנו פותחים אותם, וגם כמו שאמר חבר הכנסת גולן, זה יהיה גם מרחב שאפשר לקיים בו פעילות תרבותית מכל סוג שהוא, כי יש מרחבים גדולים והם יכולים לאפשר וכו'. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה דוח שקראתי על הנגשת המוזיאונים בשפה הערבית, של עמותת סיכוי, שיצא בספטמבר 2020. יש במדינה כ-56 מוזיאונים. כמו בכל דבר רציני אחר שאנחנו בודקים, אדוני היושב-ראש, יש אפליה כנגד הציבור הערבי, במודע, לא במודע. גם ליחס לאוכלוסייה שהיא שקופה, זה גם סוג של גזענות, לא משנה אם הם מתכוונים לזה או לא. על מה אני מדבר? אני מדבר על הנגשת המקומות האלה מבחינת השפה, הדבר הבסיסי ביותר. לא מדבר על העסקת האנשים וניהול המקום והדירקטורים של המוזיאונים. כל זה שלב אחר. ב-20 מוזיאונים שהם בדקו, כמעט 12, הנגישות של השפה הערבית היא בין אפס לטעונה שיפור. אם אנחנו מדברים על פתיחת המוזיאונים, שזה דבר חשוב ומצוין ואני בעדו ואני לגמרי תומך בנושא הזה, אני חושב שאנחנו גם צריכים לראות את העניין של ההנגשה של המקומות האלה. חלק גדול מהמוזיאונים האלה עובדים עם ילדים, כמו מוזיאון הילדים, כמו הפעילות במוזיאון ארץ ישראל שחלק גדול ממנה לתלמידי בתי ספר. המוזיאון לתרבות האסלאם דווקא יצא מאוד טוב בעניין הזה של ההנגשה. לפני המנכ"ל הנוכחי, לפני שעשה עבודה מדהימה שם באמת, גם זה לא היה מונגש. בגלל ההתמחות שלי בהיסטוריה, עסקתי בתיירות שנים רבות. כמעט כל המוזיאונים לא מונגשים, כולל המוזיאון לתרבות האסלאם. עכשיו שם זה טוב, אני לא רוצה סתם להתלונן. יש גם עבודה מאוד חשובה שהיא תנגיש את המוזיאונים ואת המידע ואת הפעילויות הנפלאות והחשובות האלה גם לאוכלוסייה הערבית. גם על זה אשמח אם בסיכום שלנו לדיון יהיה איזושהי המלצה בכיוון, כי אני גם מתכוון לדבר עם שר התרבות בעניין הזה, לשנות את התקנות לגבי הנגשת המוזיאונים מבחינת השפה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת אבו שחאדה. בואו נעבור לארגונים שנמצאים איתנו בזום. האם הגברת מאיה לוי במוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, נמצאת איתנו? כן, אני נמצאת. אז קודם כל אני רק מבקש ממך וגם מכל שאר הנוכחים בזום, יש פה עוד כאלה שנרשמו וגם אנחנו רוצים לפתח באמת פה דיון, אז באמת להקפיד בשלוש דקות להעביר את המסר כדי שכולם יוכלו להביא את המסר שלהם. אפשר גם להעביר לה את המילה הטובה שאמר עכשיו חבר הכנסת גולן.

מוזיאון נהדר, מוסר לך חבר הכנסת יאיר גולן. תודה רבה. אני חושבת שיש כאן פשוט תשתיות לאומיות שמפוזרות מהצפון לדרום, שעומדות ריקות ולא מנוצלות. בעוד שמערכת החינוך סובלת מהיעדר חללים, מהיעדר אנשי חינוך ומצורך יוצא דופן לייצר התנסויות בדרכים שונות ממה שהזום יכול לתת למורים ולתלמידים, הרשת הזאת של המוזיאונים בארץ, כולה מבוססת עם אנשי חינוך מקצועיים. הם פועלים בפיקוח של המינהל הפדגוגי והם עובדים באופן צמוד עם תוכניות שמאושרות על ידי משרד החינוך. יש להם אוסף מוצגים ותערוכות ופעילויות שלא ניתן לראות אותן בבתי ספר. זה נכון תמיד שזה נכס יוצא דופן. זה בוודאי נכון בימים אלה אחרי שילדים ישבו בבית כל כך הרבה זמן, וזה עוד יותר נכון לנצל את מה שעומד לרשותנו כמוזיאונים, כשיש להם גם חללים, גם מוצגים ותערוכות, גם תוכניות חינוכיות, גם פעילויות, גם צוות חינוכי וגם מדריכים, וכל זה בימים שגם היום כשהחזירו את התלמידים בהחלטה אתמול ליומיים בבית ספר, עדיין בואו נזכור, הם יכולים להגיע רק יומיים לבית הספר, כי כל יתר הימים הם יצטרכו ללמוד בזום, ואנחנו פשוט מבזבזים את הנכס הנפלא הזה שעומד כל השנה ולא מספיק מנוצל, ובוודאי לא מספיק מנוצל בימים אלה, לכן אין שום סיבה לא לפתוח אותנו, ומהר. הצמידו אותנו בעבר בכל מיני דיונים של משרד הבריאות, לקניונים. אנחנו לא כמו קניון. אנחנו עם חללים מאובטחים, אנחנו עם רישום מדויק של כל מי שנכנס אלינו, אנחנו עם פיקוח מאוד צמוד ועם יכולת של מדריכים גם לנתב את הקהל ולפזר את המבקרים, ופשוט מתעלמים לחלוטין מהתשתית היוצאת דופן שיש למדינת ישראל במגוון כל כך רחב של תחומים, עם עושר תרבותי כל כך גדול. אין שום הצדקה לא לפתוח אותנו מחר בבוקר. תודה רבה לגברת הלוי. המסר היה ממוקד, קצר וקולע. כל מי שהקשיב, הבין. סיכמת נפלא את הדיון. לפחות את המסר מבחינת הצד הזה. עוד לא מסכמים את הדיון. וגם אין ספק שאנחנו יכולים לתת כמוזיאונים, מענה גם לאוכלוסייה הערבית וגם לאוכלוסייה היהודית. יש הרבה מוזיאונים עם מדריכים דוברי ערבית, עם כתוביות וטקסטים בערבית, עם תוכניות, כך שיש פה גם יכולת לתת מענה באמת לכל מגזרי האוכלוסייה.

אני רוצה לעבור עכשיו לד"ר גדי מדור, מנכ"ל הטכנודע. בבקשה. צוהריים טובים לכולם, גם המכובדים בכנסת וגם לעמיתיי מנהלי המוזיאונים. מיה הייתה נהדרת ואני לא רוצה להרוס את כל מה שהיא אמרה. אני רוצה להוסיף רק שלוש נקודות קצרצרות.

העולם הוא לא דו-מימדי כמו שתלמידי ישראל רואים אותו כרגע. העולם הוא רב-מימדי, ובסופו של דבר מי שיכול להקנות את זה, זה המוזיאונים, בטח על כל רקע מה שדיברה עליו מיה. בעצם מערכת החינוך היום בארץ מסתכלת בעולמות השונים, אם זה העולם המדעי-טכנולוגי אבל גם בנושאים שונים, בהחלט רק דרך מסכים, ואנחנו יכולים להקנות להם את הרב-מימדיות. עשינו את זה בתקופה הרגילה לפני הקורונה, אבל בוודאי זה חשוב כרגע כאשר החינוך בכלל מוגבל. הנקודה השנייה שרציתי להתייחס אליה זה אוכלוסיות מיוחדות. האמת שזה פעם ראשונה שאני אולי נחשף, אבל אני פשוט רואה את הצורך הגדול הזה. ביתי הצעירה היא אוטיסטית ואני מכיר לא מעט ילדים שנמצאים היום במערכת החינוך בחינוך המיוחד. מה שקורה איתם, ישנה נסיגה מטורפת בהישגים ששנים על גבי שנים עבדנו איתה, ואני גם שומע את זה מחברים שהגיעו להישגים נהדרים עם ילדים אוטיסטים, וכל התקופה הזאת של הקורונה הם נסוגו אחורה. אני חושב שאנחנו במוזיאונים יכולים לאפשר להם במפגשים, בהתנסויות, למצוא את העולם שלהם ולהמשיך לפרוח. לנו אישית, בטכנודע בגבעת אולגה, היו לנו הרבה מאוד תוכניות. יש לנו נגישות קוגניטיבית עם הילדים האלה והיו לנו תכניות רציפות. לצערי הכול סגור. הדבר השלישי והאחרון, אני רוצה להתייחס רגע לצוות. אני בטוח שזה בעיה של כל המוזיאונים, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת. אני לפני 30 שנה הגעתי כסטודנט צעיר לגבעת אולגה, ובמשך השנים בנינו מוזיאון יחד עם מיה, דרך אגב. בשנים הראשונות היינו שלוחה של המדעטק. בנינו מצפה כוכבים, בנינו פארק מדע חיצוני על ארבעה דונם. בנינו לאחרונה מוזיאון רפואה שלא נפתח. בכל הדברים אני לא גאה. אני גאה רק בצוות. במשך 30 שנה שאני ממנכ"ל את המקום, באזור שאין בו לא אוניברסיטה, לא טכניון, הצלחתי לגייס עובדים שהתחברו למשימה של הטכנודע, שיש לו גם עשייה חברתית לילדי גבעת אולגה וגם משימה שקשור לנושא של חינוך מדעי-טכנולוגי. הצוות הזה, מתוך 150 עובדים, מעל ל-100 עובדים פוטרו, התפטרו, נמצאו בחל"ת וכנראה חלקם הגדול לא יחזור. זה שבר אדיר שאני לא יודע אם אצליח להרים את הארגון הזה עוד פעם. 104 עובדים הוצאתי בגל הראשון, אחר כך עוד 20 עובדים. אני מתחבר לסיפא של מיה. אנחנו נוכל לעמוד בכל תקנון שנידרש. אנחנו יכולים לעמוד בזה. יש לנו פה בטכנודע את הפארק על ארבעה דונם כפי שציינתי. מתחמים ענקיים. יש לנו את האפשרות להגביל כל מגבלה שתינתן לנו. אנחנו נעמוד בה. תיתנו לנו לפתוח את המוזיאון. זאת הבקשה הצנועה שלנו.

תודה רבה. מוזיאון נוסף, הגברת עדי אקוניס, מנהלת חטיבת קשרי חוץ, מוזיאון העם היהודי,

נמצאת איתנו? שלום לכולם. אני כמובן מזדהה עם הדברים של מיה וגם של גדי, אבל יחד עם זאת נראה שאנחנו צריכים גם להבין שהשנה הזאת היא שנה באמת מאוד מורכבת. כולנו בציפייה שיאפשרו את פתיחת המוזיאונים, אבל צריך גם להיערך למידה ולא. במידה ולא תתאפשר פתיחת המוזיאונים עם כל ההגבלות של תלמידים במערך הסעות,

הנושא של סיורים וירטואליים צריך להיות חלק מתוכנית חינוך קבועה בכל בתי הספר, מכיתות יסודי ועד תיכון כדי לא למנוע מילדים את הצריכה של התרבות שהיא כל כך חיונית. אני עצמי אימא לשני ילדים בחטיבת ביניים ותיכון. אני חושבת ששילוב

סיורים וירטואליים משולבים בתוכניות חינוכיות זה משהו שצריך להיות מתוקצב, זה משהו שצריך להיות מונגש למנהלים ולעשות בזה שימוש, וזה משהו שאני פשוט חושבת שצריך להעלות על סדר-היום, אולי באמצעות הפקה של קטלוג של תוכניות חינוכיות כדי לאפשר למנהלים לבחור, אבל בשום צורה ואופן לא לתת לשנה הכול כך קשה הזאת לחלוף בלי שתלמידי ישראל, אגב, מכל המגזרים. אנחנו במקרה מוזיאון העם היהודי, אבל אנחנו מארחים בשמחה בכל הנושא של שייכות וזהות, את כלל החברה בישראל. אני חושבת ששם יש עוד מקום לעשות, לשפר, לקבל תמיכה מהמדינה ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך, וכמובן שהתקווה והציפייה היא שהמוזיאונים יפתחו. אנחנו יודעים לעמוד בתקנים. ראינו את זה גם בקיץ. המקום פתוח. יש בקרה ופיקוח. בכל מקרה תרבות זה חלק מליבה, ואיך שלא יהיה, עולם המוזיאונים יודע להסתגל מהר. מתחילת המשבר ערכנו למעלה מ-300 שיעורים בזום ובטכנולוגיות אחרות לבתי ספר. תודה. תודה רבה לגברת עדי אקוניס על הדברים. אחרון הדוברים מטעם המוזיאונים, מנכ"ל המדעטק, המוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה וחלל בחיפה, שאירח אותי כל כך יפה, יוסי אני. נמצא איתנו בזום? קודם כל זו הזדמנות להגיד לך תודה, אריאל, על הביקור, וליאיר גולן כמובן, שאמר הרבה. אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למיה, אבל אני רוצה לאתגר את משרד החינוך, אם יש חבר'ה שם שנמצאים. מעבר לזה שאנחנו יכולים להווה כתשתית מצוינת לתלמידים, אני יודע שיש גם בעיות עם משרד הבריאות, זה ברור לנו, ואני עד היום לא מבין בשביל מה יש תו סגול אם התו הסגול לא עונה על ההגדרות שמשרד הבריאות מכתיב. אני בא ורוצה לאתגר את משרד החינוך במשהו נוסף.

לא רוצים שאורחים או מבקרים יגיעו בשיטה הקודמת, אבל מה עם מערכת החינוך? הרי הם אישרו את מערכת החינוך. אם אנחנו מהווים פלטפורמה מצוינת למערכת החינוך ואנחנו עושים את זה במשך שנים ובהצלחה מרובה, אז אני לא רואה שום סיבה שאנחנו לא נעמוד בהגדרות שמשרד הבריאות מכתיב. אני יכול להגיד לכם על המוזיאון שלנו שמשרת פה כ-70 מועצות פה באזור, משהו כמו 60% מהם במגזר הערבי, אז ככה שאנחנו באמת מהווים פלטפורמה להרבה מאוד אוכלוסייה שזקוקה לנו בשוטף. כמו שמיה אמרה, יש פה הזדמנות להשתמש בנו ואנחנו מוכנים להתאים את עצמנו לכל משימה ולכל אתגר שיעמידו בפנינו, אבל שיתנו לנו את הניסיון ואת הצ'אנס. תודה. תודה רבה, יוסי אני. אני רוצה לעבור עכשיו למשרד החינוך. ערן הוליץ, ממונה ייעוץ משפטי,

נמצאת איתנו גברת סימה עובדיה מהמשרד. אני אשמח שהיא תפתח קודם כל. אין בעיה, אז נעבור לסימה עובדיה, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך. שלום לכולם, צוהריים טובים. אני מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. אנחנו תומכים בפעילות חינוך במוזיאונים. אני אומר שבמשרד החינוך יש מספר יחידות שתומכות בפעילויות שונות של מוזיאונים. אנחנו תומכים בפעילות חינוך במוזיאונים שקשורים למורשת, תולדות ארץ ישראל,

ארכיאולוגיה וכדומה. יש סל תרבות שבאמצעותו מגיעים תלמידים למוזיאונים לאומנות. המזכירות הפדגוגית, מפמ"רית מדעים, אגף מדעים תומך בהתנסויות. יש קשר גם למוזיאוני השואה על ידי מינהל חברה ונוער. אנחנו בקשר הדוק עם מוזיאונים, תומכים בשוטף. בשנה שעברה תמכנו ב-31 מוזיאונים מוכרים, בפעילות חינוך. פעילות חינוך זה אומר פעילות שהיא פעילות של העשרה, הפגה, והיא פעילות שהיא בזיקה לתוכנית הלימודים. זה אומר שאתם יכולים לקבל החלטה להפעיל את המוזיאונים האלה? הפעלת המוזיאונים, אנחנו לא אחראים על תקנות של הפעלה, קורונה וכו'. זה החלטות של משרד הבריאות. האם ביקשתם להפעיל את המוזיאונים האלה? כאשר התקיים הסגר הראשון ובתי הספר עברו ללמידה מרחוק, מייד אנחנו חשבנו מחוץ לקופסה וביקשנו לשנות את תקנות התמיכה ולהתאים אותם לזמן קורונה. יזמנו שינויים, קודם כל לאפשר הדרכה וירטואלית לבתי הספר שלא יכולים להגיע או שהמוזיאונים אפילו סגורים. אם בתי הספר עובדים, הם יכולים לקבל הדרכה וירטואלית ואנחנו נתמוך בה. אני אומר שהשינויים שביקשנו הוגשו להערות הציבור. קיבלנו את ההערות. קצת שינינו דברים בהתאם להערות. הם אושרו על ידי משרד המשפטים וכעת הם עוברים לחתימת השר. רק כדי להבין נכון, אנחנו מדברים פה על איזושהי הפעלה מרחוק, כלומר שאותם מוזיאונים יפעלו בזום או משהו כזה. אני אומר מה השינויים שעשינו. עד השנה שעברה ועד עכשיו, בעצם אנחנו תומכים בהגעה של קבוצות מתוך בתי ספר וגני ילדים לתוך המוזיאונים שאנחנו תומכים בהם, אלה שעומדים בקריטריונים לתמיכה, אבל ברגע שראינו שבזמן קורונה הדברים קצת שונים, ביקשנו לאפשר כמה שינויים. קודם כל ביקשנו להפחית את מספר שעות הסף של הדרכה במוזיאונים מ-500 שעות הדרכה ל-250, כי אנחנו יודעים שבשנה הזאת הייתה פחות פעילות, אז כדי שלא יפסידו תמיכה. דבר שני, ביקשנו לאפשר הדרכה וירטואלית, זאת אומרת הדרכה סינכרונית, וירטואלית של בתי הספר, של הילדים. ביקשנו להכיר גם בהדרכה וירטואלית של מורים, השתלמויות מורים. אנחנו מכירים בנושא הזה ביום-יום, פנים אל פנים. ביקשנו גם את זה לעשות וירטואלי וגם את ההכנה לביקור, שזה חלק מהדרישות שלנו לאפשר וירטואלי. ביקשנו גם שאם המוזיאונים סגורים ותקנות הבריאות יאפשרו, גם לאפשר לצוות מתוך המוזיאון להגיע לבית הספר לקיים את ההדרכה. כאמור, גם הורדנו את מספר השעות כדי לאפשר את זה. לגבי פתיחת המוזיאונים, זה אחריות של משרד הבריאות, את מי הם מאפשרים לפתוח במידה שהם פתוחים. יש גם מסמך שיצא בספטמבר, שזה קווים מנחים לרשות המקומית לבחירה ולאישור של מרחבי למידה נוספים לשנת הלימודים תשפ"א, וזה כמובן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, איזה מקומות פתוחים ואיזה לא. במידה שבתי הספר עובדים והכיתות עובדות, הן יכולות, אם זה באחריות הרשויות המקומיות ואם זה בבעלות פרטית, אז יש את התנאים לאחריות של הבעלות הפרטית, שבמידה והמוסדות האלה פתוחים, יש תנאים וכללים שאפשר להגיע למוסדות האלה ולהשתמש בהם כמרחבי למידה חלופיים,

אם אני מבין נכון, הטענה שלך זה שהכדור נמצא במשרד הבריאות, כלומר אתם לא משתמשים במוזיאונים, כי הנחיות משרד הבריאות אומרות שהמוזיאונים צריכים להיות סגורים. האם אני הבנתי נכון? נכון, אבל גם כאשר המוזיאונים סגורים, ברגע שייחתמו ההוראות על מבחני התמיכה שמותאמים לתקופת הקורונה, נוכל לתמוך גם בפעילות מרחוק כאשר המוזיאון סגור וכאשר לא יכולים להגיע למוזיאון. שאלה נוספת. יש צוותים חינוכיים, צוותים מקצועיים במוזיאונים. היום במערכות החינוך מחלקים ילדים לקפסולות, מה שדורש יותר כוח אדם, מה שדורש יותר משאבים. השאלה היא בעצם למה לא לתגבר את מערכת החינוך או למה לא להעשיר את הילדים, אפילו שאותם צוותים יגיעו אל הילדים, לבתי הספר. להשתמש בהם. במסגרת השינוי במבחני התמיכה ביקשנו לאפשר גם שצוות מהמוזיאון יגיע לתוך בית הספר. ואיפה זה עומד? מבחני התמיכה הועברו לחתימת שר החינוך. כלומר, כרגע אנחנו מחכים לחתימת שר החינוך כדי שהצוותים יוכלו לעבוד. אני חושבת שבימים האחרונים משרד המשפטים אישר את שינוי מבחני התמיכה וזה עבר ללשכת השר.

בסדר גמור. תודה רבה לך גברת סימה עובדיה פורצנל. פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה. שלום. אני אדבר בקצרה כי באמת גם זמני קצר וגם אני חושב שבסך הכול רוב הדברים כבר נאמרו. אני חושב שקודם כל גם מיה וגם גדי וגם עדי דיברו לעניין. בעצם אנחנו מדברים פה על מצב שבו אנחנו מתכוננים לפתוח את המשק בהדרגה. זה האסטרטגיה של משרד הבריאות. אין מקום שיש בו אפס סיכון, במיוחד אם זה קבוצות של תלמידים וכו', ודיברו פה גם על ההסעות, לכן אנחנו מנסים לדרג את הסיכון. זה קצת אולי לפעמים נשמע לא הגיוני באיזשהו מובן מסוים, כי באמת זה מקום שנראה בטוח, שאפשר לשלוט בקהל, שאין הרבה התכנסויות, אבל בכל זאת יש פה איזה סיכון. אני מנסה להסביר אולי את המדיניות של משרד הבריאות באיזושהי אנלוגיה שאומרת שבעצם אם אנחנו ניקח את נושא הבחירות לכנסת למשל, אז אם כל אזרח יחליט על דעת עצמו שהוא לא מצביע, זה לא ישפיע על אף אחד, אבל אם כולם יחליטו ביחד שלא הולכים להצביע ולא ימלאו את חובתם האזרחית, אז לא תהיה הצבעה ולא יהיה כנסת. זה משהו ועוד משהו ועוד משהו שמצטבר בסוף בדברים האלה. יחד עם זאת, אני כן שמח לבשר כאן, אני מניח שמשרד התרבות יוכל להרחיב יותר, אבל הכוונה שלנו באמת לעשות פיילוט שיתחיל בימים הקרובים, מתי שנהיה מוכנים עם התקנות וגם הגדרות של הפיילוט. אני אוביל את המהלך הזה מבחינת משרד הבריאות, שנגדיר קריטריונים יותר מחמירים או קצת לראות איפה אנחנו יכולים לשפר בתוך התו הסגול כדי שנרגיש יותר בטוחים. זה משהו שאמור להתחיל בימים הקרובים במספר קטן של מוזיאונים. התהליך של הבחירה של המוזיאונים לא ייעשה על ידי משרד הבריאות. אנחנו כמובן נעשה את זה ביחד עם משרד התרבות והספורט שייעשה את זה ביחד עם המוזיאונים. אני מניח שנציג משרד התרבות נמצא כאן. פחות או יותר אלה הדברים שיש לי לומר בהקשר הזה. אתה מדבר על פיילוט שמתחיל בימים הקרובים. כמה זמן הוא אמור להימשך? הוא אמור להימשך עד ה-6 בדצמבר, שזה עוד כעשרה ימים,

ואז במידה ונתוני התחלואה יאפשרו את זה והפיילוט יצלח, אז אנחנו נוכל להרחיב את זה כמובן לכל המוזיאונים. כשאתה מדבר על פיילוט, הכוונה היא שבתי ספר יתחילו להגיע למספר מוזיאונים שבחרתם? את הפרטים המדויקים של הפיילוט אנחנו צריכים לתפור יחד עם משרד התרבות וגם כמובן עם משרד החינוך שהוא הרלוונטי כאן, שידבר גם על נושא של כן תלמידים או לא תלמידים. יש הרבה מגבלות שהיום חלות וגם בתו הסגול על מוזיאונים, שלא בהכרח מאפשרים את זה. צריך לחשוב בדיוק איך נעשה את השילוב של מערכת החינוך בתוך זה, אבל בהחלט זה משהו לדיון עם שלושת המשרדים ביחד. אני חושב שגם על הנקודה הזאת נרצה לתת מענה. הפיילוט יתחיל ב-6 בדצמבר? לא, הוא יסתיים ב-6 בדצמבר. הוא יתחיל ברגע שנגמור להתארגן עליו. גם צריך להגדיר את הפיילוט, שזה אני יודע שמשרד התרבות והספורט עובד על זה. אם זה מסתיים ב-6 בדצמבר, אני מבין שהפיילוט הזה מתחיל לכל המאוחר ביום ראשון הקרוב. אולי גם אפילו קודם. אנחנו בסך הכול לא רוצים לעשות פיילוט ארוך. המטרה היא לעשות פיילוט שהמטרה שלו לא לבדוק אם יש תחלואה או אין תחלואה, אלא לבדוק שבאמת הדברים שאנחנו עושים הם ישימים לשני הצדדים. גם מצד אחד הם ישימים מבחינת יכולת הבקרה והשליטה על התחלואה או על מניעת התחלואה,

שזה אפקטיבי מבחינת המוזיאונים, להפעיל את המוזיאונים בתנאים ובפיילוט שאנחנו נגדיר. זה כמובן ייעשה ביחד איתם. זה לא משהו שאנחנו מנחיתים מלמעלה. בסדר גמור. תודה לך, פרופ' גרוטו. בהחלט בשורות שאנחנו יכולים לראות. ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף מדעים במשרד החינוך. תודה רבה. נכון, יש לנו חללים מאוד גדולים והרבה אזורים חיצוניים שאפשר להגיע אליהם עם תלמידים. יש גם אמצעים מקוונים שפותחו בתקופה האחרונה ולפני כן, ויש גם מוזיאונים ששלחו ערכות ניסוי לתלמידים, אז יש את כל האמצעים. יש לנו גם פרויקט משותף עם המוזיאונים. אני מתייחסת בעיקר למוזיאונים למדע, כי הקשר איתם בהקשר להתנסויות נמצא באחריותי. יש לנו פרויקט משותף עם משרד המדע, במסגרתו התלמידים, ממש שכבות שלמות של תלמידים מכל הארץ, מכל המגזרים, מגיעים למוזיאונים למדע ממש כחלק מתוכנית הלימודים. הפרויקט הזה בעצם כרגע לא מתאפשר כי המוזיאונים סגורים, אז כמו כולם אנחנו מחכים שמשרד הבריאות יפעיל את השיקולים המקצועיים, ואם הם יחליטו לפתוח את המוזיאונים, אז נוכל לחדש את הפרויקטים האלו. בסדר גמור. חבר הכנסת יאיר גולן. אני חייב לומר שהדברים של פרופ' גרוטו, שאני פה מכיר אותו היטב כאן במסדרונות הכנסת, הם מעט מקוממים. אני לא מבין בשביל מה צריך פיילוט. המוסדות האלה מוכרים, הם עבדו בין הסגרים, ניתן להם תו סגול. יש להם את כל הציוד על מנת לשמור על בריאות הציבור, כגון בקבוקוני אלכוג'ל בכניסה לכל חדר. יש להם מספיק מפקחים שיודעים להשגיח על הסדר הציבורי ולוודא שאין חריגות ממה שניתן בתו הסגול, ולכן אני מבין את התכלית של פיילוט ונראה לי תמוה וזה נראה לי מיותר. אנחנו יודעים גם שבין הסגרים הגענו לסגר נוסף. המטרה היא לא הייתה להיות בין הסגרים.

אני מתכוון שיש פה ניסיון כבר בכל המוסדות האלה. הם יודעים איך לפעול במצב של איום קורונה. הם יודעים מה הם צריכים לעשות. זה אושר להם. אני חייב לומר פשוט, כי ביקרתי בלא מעט מוסדות כאלה, שההיערכות שלהם היא מאוד טובה. בסך הכול היכולת של מוסד כזה להיערך לפעילות בתנאי קורונה, יותר טובה מאשר כל בית ספר ממוצע במדינת ישראל, ולו בגלל היחס המאוד גדול של אנשי תפעול שאחראים על המקום הזה. זה נראה לי פשוט עניין תמוה. הסיורים הווירטואליים הם בוודאי ובוודאי לא תחליף. אני גאה מאוד במה שעשו המוסדות האלה, והם באמת ייצרו שיעורים וירטואליים יוצאים מן הכלל, אבל בוודאי שזה לא תחליף לחוויה הבלתי אמצעית, מה גם שחלק מהחוויות זה לגעת במוצגים, לשחק עם המוצגים, בטח כשמדובר בחינוך ילדים. אין בעיה עם ההסעות, ואם יש בעיה, אז נא משרד החינוך עם משרד האוצר יפתרו את העניין. אפשר להעלות את התלמידים בקפסולות, במיוחד בחינוך היסודי. להעלות אותם בקפסולות, להסיע אותם באוטובוס לכל קפסולה, להוריד אותם, להחזיר אותם בקפסולה. אין פה שום סיכון בנושא ההסעות. אם מנהלים את זה נכון, אם מנהלים את זה מתוך רצון לעשות ולא מתוך רצון לחסום את הפעילות, אז אין פה שום בעיה בנושא ההסעות. אולי בעיה כלשהי בנושא התקציב. גם אז הייתי שמח לראות שלפחות לחצי מהמדינה יש הסעות. גם אם יש מגבלות תקציב, אז יש לפחות הסעות חלקיות. לפחות נותנים לחלק מהתלמידים את ההזדמנות להגיע לאיפה שצריך להגיע. נדמה לי שצריך פה הרבה יותר עבודה עם הרשויות המקומיות, גם אלה שבתוכם נמצאים המוסדות וגם רשויות שהן סמוכות למוסדות האלה, כי בין המוסד לבין הרשות המקומית, ראיתי את זה בכל המקומות, יש יחסים מאוד אינטימיים. יש ניסיון עתיר שנים של שיתוף פעולה, והם יודעים לעבוד ביחד. פשוט צריך להסדיר את העניין הזה ולא להפריע להם לעבוד. אם כבר עושים פיילוט, אז אני הייתי מצפה שמייד בתום הפיילוט הזה, הפקת לקחים קצרצרה ולהפעיל מייד את כל המוסדות. אני לא רואה איך פיילוט כזה יכול להיכשל. צריך להיות פה באמת שלומיאל גמור בשביל שדבר הזה ייכשל, כי התנאים פה באמת הם תנאים מיטביים על מנת להעביר חינוך בשעת קורונה. טוב. אשמח לשמוע את ההתייחסות של משרד התרבות לנושא. נמצאת איתנו שירית קייסין, ממונה מוזיאונים ואומנות פלסטית, ממשרד התרבות. צוהריים טובים, אני מנהלת המחלקה למוזיאונים ואומנות פלסטית במשרד התרבות. אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל להצטרף לכל מה שמיה אמרה. אני חושבת שמוזיאונים הם חלל נהדר לפעילות תלמידים, בכלל לפעילות משפחות, לא רק לתלמידים. המרחבים הפיזיים שיש במוזיאונים יכולים לאפשר פעילות תוך כדי שמירה על ביטחון בתקופה הזאת. אני חושבת שבין היתר גם הצוותים בהחלט יכולים לסייע למערכת החינוך עם המדריכים והצוות המקצועי של המוזיאון. הם גם יודעים לזהות את הקהל שלהם. מי שנכנס ורוכש כרטיס, יודעים לעקוב אחריו. זה לא כמו נניח כניסות לקניונים, שפחות יש מעקב אחרי אנשים. אני רוצה להזכיר שחוק המוזיאונים בהחלט מדבר על מטרת התצוגה שהיא קודם כל חינוך ולימוד ורק אחר כך עינוג, ויש חשיבות מאוד מאוד משמעותית לזה שמוזיאונים באמת ימצאו את הדרך וייפתחו לטובת התלמידים, וכמו שאמרתי, גם לטובת משפחות. אני יודעת ששר התרבות והספורט עובד ללא לאות כדי שהדברים האלה באמת יתרחשו, וכמו שפרופ' גרוטו דיבר, הצלחנו להגיע לפיילוט בהסכמה של משרד הבריאות. המחלקה שלי העבירה נתונים ללשכת השר, ויש בזה באמת כמו בתו הסגול, - - - לשמירת על הביטחון של המבקרים, כולל מוזיאוני מדע, כי בעבר מוזיאוני מדע נפתחו אחרונים, אז הפעם הפיילוט אמור לכלול גם מוזיאוני מדע. אני יודעת שהמשרד עובד ביחד עם משרד הבריאות במתכונת של הצמדות,

אין סיכוי שמשהו יפתח ומשהו בתרבות לא יפתח, כמו לדוגמא הצמדה של המוזיאונים לקניונים כדי שברגע שיש פיילוט בקניון, אז יש גם פיילוט במוזיאון. זה פחות או יותר מה שאני יכולה לתרום לדיון, אלא אם כן יש משהו שתרצו לשאול. טוב, תודה רבה. אם יש שאלות, אז חברי הכנסת יכולים לשאול. אני רוצה לשמוע כרגע את זאב גולדבלט, מייסד הנהגת ההורים הארצית. האם נמצא איתנו בזום? התשובה היא כן. אני נמצא על הקו אבל אני מבקש שמי שייצג אותנו זאת תהיה צופית גולן.

צופית גולן, סגנית יושב-ראש הנהגת ההורים הארצית. צוהריים טובים לוועדה, אני אתייחס קודם כל לנושא הדיון.

לקחת את השנה הזאת ולתת להם למידה שהיא אחרת. זו הזדמנות לנצל אותה במקום שכמו שאמרו לפניי, יודע להפעיל את זה בצורה בטוחה, בצורה אחראית כמו כל דבר שקשור ללימודים. אנחנו הצענו את זה מזמן,

יש שם צוותים שמיומנים לכך.

אני מתייחסת לכ-100 ואפילו יותר של אתרי ביקור היסטוריים שנמצאים במבנים היסטוריים. רק לסבר את האוזן למה אני מתכוונת.

בית ילין במוצא ועוד אחרים.

כמה מהם נמצאים בחברה הערבית ומדברים על המורשת הערבית של הארץ? אני אשמח לענות.

יש מגבלות מי יכול להיכנס, כמה אנשים וכו'. אפשרנו כל מיני אפשרויות כדי שנוכל לכסות אפשרויות שונות של פעילות, אם זה בהגעה של בתי הספר למוזיאונים בכפוף לפתיחה שלהם ולהוראות של יציאה מבית הספר, אם זה הגעה של צוותי המוזיאון בתוך בתי הספר, אבל גם בכפוף להוראות משרד הבריאות של מי יכול להיכנס, כמה גורמים לפגוש כל קבוצה, ואם זה באמצעות הדרכה וירטואלית מקוונת. בסדר, אוקיי, אז הבנתי את הנושא הזה. תודה על התיקון. בכל מקרה דבר אחד אני רוצה, זה קודם כל החשיבות של המוזיאונים, זה דבר אחד שהיה חשוב לנו מאוד להעלות אותם על סדר-היום, עד כמה שמוזיאונים ותרבות ומדע וכל ההעשרה הגדולה הזאת שהמוזיאונים יכולים לתת, עד כמה היא חשובה לחינוך ובכלל לחברה הישראלית כמו שאנחנו רואים את זה. זה דבר אחד. דבר נוסף, אני מברך על הפיילוט ואני כן מצפה שהפיילוט הזה יהפוך להיות קבוע. אני חושב שבאמת אין שום סיבה שהוא לא יהיה. עד ה-6 בדצמבר, זה בסדר. היינו רוצים שזה יתחיל כבר אתמול, אבל לצורך העניין נחיה עם זה עד ה-6 בדצמבר. זה לא עוד זמן רב מדי. אני בהחלט מצפה, ואני יכול לדבר גם בשם חבריי כאן, שהפיילוט הזה יהפוך להיות קבוע. אנחנו כוועדה באמת חושבים ומצפים שהרשויות המקומיות יכנסו לעובי הקורה וישותפו בפעילות הזאת, אם זה בבניית מערך ההסעות ואם זה בכלל בכל ההיבטים הלוגיסטיים שקשורים להפעלה של המוזיאונים לטובת מערכת החינוך. אני מצפה ואני אבקש גם מהיושב-ראש הקבוע של הוועדה, שייכנס אותה בעוד מספר שבועות כדי שנראה לאן התקדמנו. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה